שלישי י' בסיוון התשפ"ג, 30 במאי 2023. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן

שהיישוב ערערה בנגב הוקם בשנת 1981. ישוב שקיים בשנת 1981 לא צריך הסדרה. הוא עונה שם שהוא מצפה מנציגי ונבחרי הציבור לעזור למדינה במאמץ שלה להסדרה בנגב. מכאן אני רוצה לענות לשר סמוטריץ': אנחנו נבחרי ציבור שמייצגים את הציבור שלנו, ויש לו את הזכות להכרה בכפרים שלו, ולכן כל ההתנהגות שלו וכל התגובה שלו הן בזויות. כנראה הוא עוד פעם לא השתחרר מעמותת רגבים ונערי הגבעות. לאנשים בנגב יש את כל הזכות להכרה בכפרים שלהם.

תודה לחבר הכנסת עטאונה. אנחנו נעבור לחבר הכנסת דן אילוז, ואחריו, חבר הכנסת אלי דלל. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא פעם אנחנו שומעים על החשש מפני תביעות בהאג כנגד חיילינו היקרים. אני רוצה לספר לכם על מקרה של תביעה בין-לאומית כנגד ישראל שקרתה בעבר,

התובעים באותו דיון היו נציגי שלוש האומות המוכרות, הישמעאלים, הכנענים והמצרים. הדיון המשפטי התקיים בפני השליט הכול-יכול, הכובש אלכסנדר מוקדון. מי שנבחר לייצג את ישראל היה גביהא בן פסיסא, אחד מחכמי ישראל. הישמעאלים, בהיותם צאצאי בנו של אברהם אבינו, טענו לבעלות משותפת על הארץ. גביהא ענה להם שיעיינו בתורה ויראו ששם נאמר כי את הארץ נתן אברהם דווקא ליצחק, ואילו לשאר בניו נתן מתנות אחרות ונפרד מהם בעודו בחיים. דווקא מהתנ"ך הגיעה התשובה. הכנענים טענו לבעלות על כל הארץ, שהלוא בתורתנו נאמר כי הארץ נקראה ארץ כנען. גביהא השיב גם להם מהתורה, כדי להפריך את טענתם. הטענה השלישית הייתה של צאצאי מצרים, שביקשו לקבל בחזרה את שווי כלי הכסף והזהב שהשאילו מהם היהודים לפני יציאת מצרים. גם להם השיב גביהא מתוך התורה וציין כי בני ישראל שועבדו בעבודות פרך במשך מאות שנים, ועליהן לא קיבלו תשלום. הסיפור הזה התרחש בכ"ה בסיוון, שאותו אנחנו מציינים בעוד כמה ימים, והוא אקטואלי מתמיד. לא פעם נשמעות טענות שונות כנגדנו מצד האומות, במיוחד על רקע ישיבתנו כאן בחבל נחלת אבותינו. כמו שגביהא בן פסיסא ידע, גם אנחנו צריכים לדעת שאין תשובה יותר טובה מהתנ"ך כדי להגן על זכותנו על הארץ. הרי התנ"ך הוא ספר שלא רק מחדד את הזכות ההיסטורית על הארץ, אלא גם מהווה מקור נאמן לדתות הגדולות של העולם.

גם אומות העולם מאמינות בתנ"ך. את התשובה הברורה הזאת הציע הרבי מלובביץ' לנציגי הכנסת והממשלה לענות, ולכן לקראת כ"ה בסיוון אפשר לחזור ולהגיד: אנחנו כאן כדי להישאר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, והתנ"ך הוא מקור הזכות שלנו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אילוז. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלי דלל, ואחריו, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אני כל כך שמח ונרגש היום שהכנסת, כנסת ישראל, מעלה את נושא הפרהוד. זה דבר שאותי באופן אישי מרגש, כי ההורים שלי הם ניצולי הפרהוד. העליתי את זה לא פעם ולא פעמיים פה,

בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לחבר הכנסת ויו"ר הקואליציה אופיר כץ, שהוא היה הראשון שהעלה את הנושא הזה. החוק שמגיע היום זה דבר אדיר לכל אותם ניצולים ולכל הקהילה של יהדות בבל.

הולך מפה למרכז יהדות בבל, כי שם יהיה טקס מרכזי, ואני נואם מרכזי שם, כך שלא אוכל להישאר. אני רוצה גם לציין היום שקיימנו שלושה דיונים במסגרת היום הבין-לאומי למניעת עישון. יש לנו הרבה חוקים, אבל לצערי אין לנו אכיפה, ואני ראיתי את הנזקים הגדולים, ראיתי את הנוער, וראיתי את כל האנשים שהגיעו היום, כולל את האימא שאיבדה את בנה בגלל עישון הסיגריה האלקטרונית. אני קורא מפה לכל הנוגעים בדבר, לכל משרדי הממשלה, לעשות כל מה שאפשר כדי למנוע את עישון הסיגריות בקרב ילדים ונוער עד גיל 18. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דלל. תעלה ותבוא חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה, אחרון הדוברים לשלב זה, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אפתח בתנחומים על פטירתו של הגאון גדול הדור הרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, איש שתורתו ואהבת ישראל שבו האירו לכולנו. אבד צדיק מן הארץ.

אני מבקשת לשלוח תנחומים למשפחת הנרצח בפיגוע הירי שהתרחש היום סמוך ליישוב חרמש בצפון השומרון. שלא תדעו עוד צער. בכל שבוע אני מתייצבת כאן לזעוק את זעקת תושבי יהודה ושומרון ולהעלות על נס את שורת הפיגועים שהושתקו. לרוב מדובר בעשרות פיגועים, פיגועי אבנים ובקבוקי תבערה, שמסכנים את חייהם של עשרות אלפי תושבים וכמעט שהפכו לשגרה אצל רבים מהם.

כשישבתי לכתוב את הנאום, חשבתי לדבר על פיגועי הירי המסוכנים והמושתקים. היום, לצערי, זה נגמר באסון. מחבלים פתחו בירי לעבר רכב בצפון השומרון, ובו נהרג מאיר תמרי. כל חטאו של הנהג היה שבחר לחיות ולנסוע כיהודי גאה בארצו. הלב דואב למראה התמונות המזעזעות של כיסא התינוק לצד הנהג, התינוק שלא יזכה לראותו ולגדול לצד אביו.

עוד לפני הפיגוע הנורא התכוונתי לדבר על פיגועי הירי המושתקים. אני מבקשת לתת לכם דוגמה. בשבוע שעבר כולנו הזדעזענו מתיעוד פיגוע הירי שהתרחש בין היישוב מגדלים ליישוב אביתר. מחבלים שארבו לאם וילדיה ירו על רכבה, ובחסדי שמיים מרובים הכדורים שפגעו ברכב פספסו בסנטימטרים בודדים את בני המשפחה. אך לולא התיעוד המצמרר, שבו נשמעות היריות, ומייד לאחריהן נשמעה אם המשפחה מורה בזעקות לבנותיה להתכופף ובודקת כי אף אחת מהן לא נפגעה, כנראה שלא הייתם שומעים על הפיגוע הזה. איך אני יודעת? כי רק שלשום בוצע פיגוע ירי דומה סמוך לקריית ארבע, וביום ראשון בוצע פיגוע דומה לעבר היישוב מבוא דותן. נוסף לכך, לפני שבועיים עמדתי כאן, מעל במה זו, והזהרתי מפיגועים מושתקים בציר אלון. אז אעדכן שבסייעתא דשמיא, ביום ראשון האחרון סיכלו לוחמי צה"ל ניסיון הנחת מטען על הציר.

פיגוע ירי ליד היישוב חרמש הסתיים ברצח יהודי. מחובתנו כנבחרי ציבור ונציגי הימין בכנסת לדאוג שמתיישבי יהודה ושומרון לא יופקרו בשטח ויקבלו מענה ביטחוני הולם. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת לימור סון הר מלך. אחרון הדוברים לשלב זה, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות.

אוהבים לדבר במדינת ישראל על זכויות, אבל הזכות הגדולה מכולן היא הזכות לחיות. הבוקר נרצח מאיר תמרי, תושב חרמש, בדרכו הביתה, והותיר אלמנה ושני יתומים קטנים. הדבר הזה קורה באותה משפחה אחרי שבעלה של אימו, בנימין הורגן, שכל את אשתו אסתר הורגן, רצח אכזרי שקרה ממש סמוך למקום שבו קרה הפיגוע היום. הדבר הזה לא קורה סתם, הוא לא קורה לחינם. יש למעלה מ-80 פיגועי ירי שיצאו מצפון השומרון בשנה וחצי האחרונות. כל פיגוע כזה יכול להיגמר כמו היום וגרוע מכך, ולצערי הדבר הזה לא מקבל מענה משמעותי. הפעם זו המשמרת שלנו. אין לנו לאן לברוח. את האנשים שנוסעים בצירים לא מעניין שיקולים מדיניים או שיקולים אחרים, אנחנו רוצים לחיות.

המשפחות שלנו, שנוסעים בכבישים, רוצים קודם כול את הזכות לחיות.

תודה רבה לחבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. חברי הכנסת, בטרם נעבור לנושא הבא, אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחתו, לתלמידיו ולמוקירי דרכו ומוקיריו הרבים בארץ ובעולם של גדול הדור וראש הישיבה הרב הגאון גרשון אדלשטיין עם הסתלקותו. סיפור חייו, המתפרס על כ-100 שנה, מברית המועצות ועד עלייתו לארץ הקודש, שבה הקדיש את חייו לעולם התורה, יירשם כפרק מפואר בתולדות עמנו, פרק שבו זכה להנהיג, לחנך ולהצמיח דורות שלמים בדרכו הייחודית סביב אהבת התורה, אהבת אדם ואהבת ישראל. יהיה זכרו של גדול הדור, הרב הגאון גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה,

הנושא הבא שעל סדר-היום, יום מיוחד, ימים מיוחדים. היום המיוחד הראשון, ציון 82 שנים לאירועי הפרהוד וזיכרון הקורבנות. אני מזמין את יוזם היום, חבר הכנסת אופיר כץ, לפתוח את היום המיוחד הזה. למען הסדר הטוב, חבר הכנסת כץ, לפני שתעלה, האם תרצה לנמק בד בבד גם את הצעת החוק? נעשה את זה יחד, ואז השר ישיב גם על היום המיוחד וגם על הצעת החוק, במקום שתרדו ותעלו,

עד עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רק לפני שתתחיל, אני רוצה לברך אותך, גם על הצעת החוק וגם על היום החשוב הזה. אני חושב שהייתי יושב-ראש הכנסת הראשון שציין את הפרהוד בנאום המרכזי בהר הרצל, בטקס המשואות, ואני חושב שאנחנו אכן צריכים לתת מקום יותר מכובד לזכר הקורבנות ובני משפחותיהם. אני שמח שאתה עושה זאת ומברך אותך על כך. תודה ותודה לך שגם נתת ואפשרת את הבמה המכובדת הזאת של הכנסת, לאפשר את היום הזה. זה לא מובן מאליו, יש הרבה בקשות, ותודה על כך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, ראשית, אני שולח תנחומים ומבכה על פטירתו של הרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, מנהיג ענק, תלמיד חכם וגאון בתורה.

אני משתתף בצערה הרב של משפחת תמרי על רצח אב המשפחה,

בפיגוע הנורא בחרמש. יהי זכרו ברוך.

אני סומך על כוחות הביטחון שיגיעו למחבלים הארורים ויחסלו אותם. אני מאוד נרגש. זו השנה הרביעית שבה אני זוכה להנציח את הפרהוד מעל בימת הכנסת. אני עוד יותר נרגש מכך שאני מעביר היום סוף-סוף בקריאה טרומית, אחרי ארבע שנים, את הצעת החוק שלי לקביעת יום הזיכרון לפרהוד. צ'חלה מועלם נולדה בשנת 1936 לסלאח וגורג'יה מועלם בבגדאד שבעיראק. הילדות של צ'חלה בבגדאד הייתה שמחה. בגדאד הייתה עיר חיה, תוססת. הרחובות היו הומי אדם, השווקים צבעוניים, השכנים חביבים ועוברי האורח אומרים שלום בחיוך אחד לשני. הערבים והיהודים בעיר חיו זה לצד זה, למדו ביחד, בילו ביחד וניהלו את חייהם בשלווה. בחלוף השנים, התנועה הנאצית צמחה, החלה לפרוס שלוחות וליצור קשרים ברחבי העולם וגם בבגדאד. אישי ממשל שונים מהתנועה הנאצית ופוליטיקאים השתלבו ופעלו על מנת לבסס קשרים עם האליטה והממשל בבגדאד. שגרירויות בבגדאד תמכו ומימנו פעילות פשיסטית ואנטישמית, ובנוסף יצרו תעמולה אנטישמית מסיבית לתושבי בגדאד. השגרירות הגרמנית רכשה עיתון גדול בעיר והחלה לפרסם בו מדי יום קטעים מספרו של אדולף היטלר "מיין קאמפף" בתרגום לערבית. ההנהגה החלה לנקוט צעדים כנגד היהודים. תחילה פוטרו עשרות פקידי ממשל יהודים במשרדי הממשלה. לאחר מכן החלו להגביל את מספר התלמידים היהודים בבתי הספר, פוטרו מאות יהודים מעבודתם, וגם החלה האלימות. בראש השנה נרצחו שלושה יהודים, ביום כיפור הושלכה פצצה לבית הכנסת, ובקיץ הושלך רימון יד למועדון היהודי "לורה כדורי" וצעיר יהודי נהרג. ב-1 ביוני 1941, חג השבועות, פרצו הפרעות. רחובות בגדאד הפכו לזירת טבח. צעקות "אד'בח אל-יהוד" שטפו את השכונות. התושבים המוסלמים, שעד לפני רגע היו שכניהם הקרובים של אותם יהודים, הצטרפו לחיילים והשוטרים והחלו לטבוח ביהודים, הכו בהם, דקרו ושחטו אותם בחרבות ופדיונות לעיני כול, בזמן שנהגי האוטובוסים דורסים את הגופות. הנשים נאנסו, הרכוש נבזז, בתי הכנסת וחנויות יהודיים הוצתו וספרי תורה הושחתו. 179 יהודים נרצחו, 2,118 נפצעו, 242 ילדים נותרו יתומים והיו מעל 50,000 יהודים שרכושם נבזז. צ'חלה הייתה אז רק בת חמש. היא ומשפחתה נאלצו לעבור מבית לבית ולהתחבא על מנת להינצל, על מנת להישאר בחיים. היא לא הכירה שנאה כזאת. היא לא ידעה שקיים כזה רוע בעולם. הפחד שיתק אותה ואת משפחתה, זה או לברוח או למות. צ'חלה ניצלה על ידי משפחה מוסלמית שהסכימה להחביא אותם. אבל בגדאד כבר לא הייתה המקום שבו גדלה. העיר הייתה חבולה ופצועה. היהודים לא יכלו להתגבר על הזוועות שעברו שם. אחרי כמה שנים צ'חלה עלתה לארץ, הכירה את ג'מיל עובדיה, הם התחתנו, התיישבו בעפולה והקימו משפחה. נולדו להם שמונה ילדים, 20 נכדים ועשרות נינים. צ'חלה היא סבתא שלי. את הסיפורים האלה שמעתי בילדות שלי. שמעתי את הכאב של מה שהיא עברה, כאב שמעולם לא עזב אותה. סבתא שלי לא לבד. חיים היום במדינת ישראל כ-20,000 יהודים ניצולי פרעות הפרהוד, וגם אצלם הפצע מעולם לא הגליד. הם זוכרים את הכול. לכל הסיפורים ששמעתי וקראתי מניצולי הפרהוד היו שני מכנים משותפים:

תיאור החיים היפים והשמחים שהיו בעיראק לפני הפרעות,

שבעת הזוועות מי שהציל את אותם יהודים שניצלו היו שכניהם המוסלמים. העיראקים לא ביקשו לעצמם הרבה בארץ, אך את ההכרה בסבל שהם עברו ובקשיים שליוו אותם טרם עלייתם לארץ לקחתי על עצמי לספר ולהנציח. זוהי חובתנו, על מנת שנזכור שהשואה הנאצית הגיעה גם לעיראק, והכאב ממנה נצרב בדנ"א של עולי עיראק וגם של דור ההמשך. הצעת החוק שמונחת לפניכם היא הצעת חוק לציון יום אירועי הפרהוד. היא אחת ההצעות הראשונות שהגשתי כחבר כנסת, ואני באמת נרגש שסוף-סוף אני מצליח להעביר אותה, כי עד עכשיו הייתה התנגדות להעביר אותה. ההצעה קובעת את ציון זיכרון הפרהוד כיום מיוחד, מאפשרת למוסדות החינוך לקיים פעילות הנושא, ללמוד את הנושא, ולראש הממשלה, לקיים עצרת מרכזית בנושא. תפקידנו הוא להנחיל לדורות הבאים את העבר, את מה שהסבים והסבתות שלנו עברו בתפוצות עד שקמה המדינה הזאת, עד שקמה מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. אני מודה לידידי שר החינוך יואב קיש על התמיכה,

ליושב-ראש הכנסת, חברי אמיר אוחנה, על קיום היום החשוב הזה. אני מודה גם ליערה זרד מערוץ 14, שמציפה את הנושא כל פעם מחדש ומעלה אותו למודעות, נושא שבדמה ובנפשה, תמשיכי לעשות כך, וגם לחברי הכנסת המשתתפים, אלי דלל, שגם הוא יוצא עיראק, יש לנו גם היועצת המשפטית של הכנסת שגית אפיק, שגם לה היום הזה חשוב ברמה האישית, וגם לאיל, שנמצא פה?

אז אני מודה לכולם, ואני שמח מאוד, אני ניצול פרהוד. אתה בעצמך ניצול פרהוד?

אמרתי ניצול, כי אם לא היו עולים לארץ ולא היו מגיעים, לא הייתי נולד. אז גם ניסים ואטורי.

עיראקית?

באמת? נו, אז יש יותר חברי כנסת עיראקים ממה שחשבתי. זה הזמן להקים שדולה. זה הזמן להקים שדולה, לימור. אז באמת תודה, תודה לכולם. זה באמת מרגש. תודה. תודה לחבר הכנסת אופיר כץ. אתה בוודאי קורא לנו להצביע בעד הצעת החוק,

יעלה ויבוא כבוד השר, השר אבי דיכטר. סליחה, השר ישיב בסוף בשם הממשלה. כרגע רשימת הדוברים. חבר הכנסת אברהם בצלאל, לא רואה אותו. חברת הכנסת לימור סון הר מלך,

שבוודאי תוסיף ותשכנע אותנו להצביע בעד הצעת החוק. סליחה, כבוד השר. עד חמש דקות לרשותך. אמרו לי עשר. עשר זה למציע הראשי. תנסי, אנא, להתכנס ללוח זמנים של עד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ על ההצעה להעלות את הנושא החשוב הזה לסדר-היום. הקהילה היהודית בבבל העתיקה הייתה הראשונה שפיתחה חיים קהילתיים אוטונומיים ורבי היקף על אדמת ניכר, ובשעתו הייתה המרכז היהודי הגדול והחשוב ביותר בגולה, שבו נכתב גם התלמוד הבבלי, הגמרא המוכרת לנו עד היום. קהילת בבל כונתה בתקופות מסוימות ה-גולה, בה"א הידיעה, והעומדים בראשה כונו "ראשי הגולה". ליהדות בבל היו הווי וצביון תרבותי מיוחדים, אשר הדריכו את העם היהודי כולו במשך מאות שנים בכל רחבי תבל. את קהילת יהדות עיראק המפוארת אני מכירה מכלי ראשון ממש:

עליו השלום, וסבתי, תיבדל לחיים ארוכים, עלו מבגדאד שבעיראק. סיפורים על קהילה זו שמעתי כבר מגיל צעיר, עת הייתי יושבת ושומעת את הסיפורים הנפלאים של סבתא שולה על יהודים אמיתיים ופשוטים, שהיו בעלי אמונה תמימה ואהבת תורה, שלצידם גדלה ובגרה. תמיד סבתא הייתה מספרת על השווקים. הייתה אומרת: לכל דבר היה שוק, היה שוק לחגורות והיה שוק לזהב. רק לראות את הניצוצות בעיניים של סבתא כשהייתה מדברת על השווקים בבגדאד היה חוויה בפני עצמה. בין תלמידי החכמים הידועים מקרב קהילה זו היה רבי יוסף חיים, המוכר בכינויו "הבן איש חי". הבן איש חי, שנפטר לפני קצת יותר מ-110 שנים, היה חכם עצום בנגלה ובנסתר, וכתב תשובות בנושאים רבים על כל השאלות שקיבל מכל רחבי תבל ומכל הקהילות היהודיות שהיו באותו הדור.

מהזיכרונות המתוקים של ילדותי: אני יושבת לצידו של סבי, אברהם משה, זיכרונו לברכה, וסבא מבקש ממני להקריא לו מאחד הספרים הקדושים של הבן איש חי. סבא יושב לצידי, פניו קשובות ומאירות, אני קוראת, ולפתע סבא עוצר אותי, ובלי לעיין בספר מתקן אותי כאשר קראתי מילה בצורה לא נכונה או דילגתי על מילה מבלי משים. כשם שאומן שומע מוזיקה ומתקן את תלמידו, כך היה סבי לומד את דברי רבותיו,

שנמצאת לידו, שומעת ממנו ולומדת.

כמה חוכמה הייתה בהם, בזקנים של אותו הדור, ביכולת שלהם להעביר לנו אהבת תורה ומסורת. הקשר לארץ ישראל היה נוכח ומשמעותי בכל הדורות, והתבטא בתפילה ובכיסופים לביאת המשיח ולגאולה. היו גם עליות של משפחות בודדות, ויש שקנו חלקות קבר בארץ ישראל. במאות השנים האחרונות הקהילות תרמו כסף רב לשלוחים שהגיעו מארץ ישראל. אך בתחילת המאה ה-20 הקשר הפנימי הזה אל ארץ ישראל התפתח לקשר אל התנועה הציונית. מכיוון שהאנשים בקהילה הזו היו בעלת תפיסה מסורתית, הם תפסו גם את החזרה לארץ ישראל כקשורה אל הגאולה, וביקשו לראות בה דבר שלם המחזיר עטרה ליושנה, השבת עם ישראל לארצו, ולכונן ישות לאומית ששכינה שורה בה. בחג השבועות של שנת 1941 התרחש אחד האירועים הטראומטיים ביותר בזיכרון הקולקטיבי של יהדות עיראק, פרעות הפרהוד. בפרעות אלה נרצחו כ-180 איש, נפצעו אלפים ונפגעו מביזה עשרות אלפים, וכולם היו חלק מהקהילה הגדולה והמשגשגת של יהודי בגדאד. הפוגרום החל ביוני 1941, עת הופל על ידי הבריטים המשטר הפרו-נאצי ששלט בעיראק. אז כילה ההמון את זעמו בחברי הקהילה היהודית במדינה במשך יומיים. האירועים כללו מעשי זוועות של רצח תינוקות, נשים וזקנים. נכסים בבעלות יהודים נבזזו ומאות בתים נהרסו במהומות, שהושוו לאירועי ליל הבדולח. סבתא שלי סיפרה: מבעד לחלון בית הכנסת שמענו רעשים. ראינו עשרות אנשים חמושים בסכינים, גרזינים וכלי ירי. חלקם סחבו חפצים ורהיטים שבזזו מבתי היהודים. היהודים שניסו לברוח קפצו מגג לגג, וחלקם פשוט נפלו מהגג וכך מצאו את מותם. האירוע הקשה ביותר שזכור לי, סבתא ככה מספרת, זה תיאור של ערבי שמחזיק ביד רגל של תינוק שהיה עליה צמיד שעשוי זהב, רגל שפשוט, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה מרוב שזה מזעזע, תלשו מתינוק רק כדי לקחת את הצמיד הזה. המהומות פרצו אחר הצוהריים והתפשטו במהרה לרובע היהודי העתיק ולשכונות היהודיות הסמוכות. האספסוף המוסלמי הצטרף לחיילים ולשוטרים האזרחיים והתנפל על היהודים ברחובות הראשיים. יהודים הוצאו בכוח ממכוניות ואוטובוסים, הוכו מכות רצח ונשחטו ברחובות בפגיונות לעיני כול, כשנהגי האוטובוסים דורסים את הגופות. אל האספסוף הצטרפו עתה גם פקידי הממשל ותלמידי בית ספר. הפורעים התחלקו לקבוצות והתבצעה חלוקת תפקידים ביניהם. ניסיונות של היהודים לשחד שוטרים על מנת שיגנו עליהם כשלו. המהומות החמירו ביום השני, אז ניתנה פקודה לפורעים ללכת למרכז המשטרה ולקחת משם נשק. כל אותה העת חנו כוחות הבריטים מחוץ לעיר על גדת החידקל. השגריר הבריטי בעיראק סירב להפצרות קציני הצבא הבריטי לאשר להם להיכנס ולהפסיק את הטבח המתחולל. רק ביום המוחרת, בשעות אחר הצוהריים, לאחר שהורכבה הממשלה החדשה, נכנס לעיר צבא עיראקי חדש, שהיה מורכב ברובו מכורדים. הצבא קיבל פקודה לפזר את הפורעים,

והטבח ביהודים פסק. כתוצאה מהפרעות החלה בריחה המונית של יהודי עיראק. פרעות אלו סימנו את תחילת קיצה של אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר. אירוע זה משך לא מעט מיהודי עיראק לתנועה הציונית, ונכון להיום נותרו רק כמה יהודים בודדים בעיראק. סיפור זה של קהילת יהודי בבל ופרעות הפרהוד מלמד אותנו כמה לקחים: השואה הגיעה גם לעיראק. את השלכותיה חוו גם אותם יהודים. מסר נוסף הוא שאנחנו צריכים לזכור כמה אנחנו צריכים להודות לבורא עולם על הזכות שלנו להיות ריבונים בארצנו ועל הזכות והיכולת להגן על עצמנו. לא עוד היינו הפקר בין הגויים, זכות שעלינו לשמור עליה מכל משמר. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת לימור סון הר מלך. אני מבקש לקדם בברכה את יושב-ראש הבונדסראט בגרמניה, ד"ר פיטר צ'נצ'ר, אחד משני הבתים של הפרלמנט הגרמני. הוא נמצא איתנו כאן, ביציע. I welcome you, Mr. President, in your first visit to Israel. Welcome to Jerusalem, welcome to the Knesset, from all the Knesset members. Thank you. כעת אנחנו נעבור לתשובתו של כבוד השר אבי דיכטר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, שבאמת גם לשמוע אותו וגם לשמוע את לימור זה מרגש, זו לא סתם עוד הצעת חוק, זה לא סתם עוד נושא,

שבאמת נוגע בשורשים של כל אחד מאיתנו, ללא קשר אם אתה כן עיראקי או לא עיראקי. התקופה הזאת של הפרהוד, אגב, בישראל הפלסטינים קראו לזה "פזעה"; אותה מילה, אותה משמעות, בהבדל אחד:

זה פוגרום שמשתתפים בו גם אנשי ממשל, חיילים, כמו שאמרת, ושוטרים, ואין מי שיציל, המציל הוא הטובח. והימים הם ימי מלחמת העולם השנייה, אגב, קצת יותר מחצי שנה לפני ועידת ואנזה בכלל, ששם סידרו את השמדת העם היהודי בצורה מאורגנת. צריך לזכור שגם רשיד עאלי אל-כילאני בעיראק, ביחד חאג' אמין אל-חוסייני, תמך בנושא הזה של פתרון סופי. חאג' אמין אפילו נפגש עם היטלר, כפי שזכור לכולנו.

באמת הדור שלנו, אני מרשה לעצמי לומר, מכיר את השואה מכל כיוון שהוא. אבל גם כאחד שהיה יושב-ראש הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל, למדתי כמה השואה היא הרבה יותר מאשר מזרח אירופה, כמה היא בעיראק וכמה היא בצפון אפריקה. העובדה שהם האמינו שיש סיכוי להשמיד את העם היהודי עוד לפני שהנאצים החליטו על זה בצורה מסודרת, ממוסגרת, הם חשבו שאפשר יהיה לעשות את זה בקהילות השונות. פגעו קשה מאוד, טבחו. אבל בעם היהודי אין רע בלי טוב, והטוב זה שבעצם אתם, דור שני, שלישי, לניצולי הפרהוד, יושבים כאן, וכאן, מעל במת הכנסת, מעלים הצעת חוק כזאת. חברי חבר הכנסת אופיר כץ, אדוני היושב-ראש, הממשלה מסכימה, כמובן, לתנאים, בהתאם לסיכום שהיה בוועדת השרים לחקיקה. הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף לתיאומים וההתניות שייעשו מול משרד החינוך. מאחר שחבר הכנסת אופיר כץ כבר אמר בדיוק מה עמדתו של שר החינוך, אני מניח שהתיאומים האלה יהיו זריזים, מהירים ובעיקר לתפארת מדינת ישראל.

אני מודה לחברי השר. אנחנו נעבור כעת להצבעה על הצעת החוק יום לציון אירועי הפרהוד, התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אופיר כץ. חברי הכנסת המעוניינים להצביע, אנא התיישבו במקומותיכם. נעבור להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק יום לציון אירועי הפרהוד, התשפ"ג 2022, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.

אירועי הפרהוד,

של חבר הכנסת אופיר כץ, התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנתה

מרגע שפנו אליי מקואליציית הארגונים למניעת

אני פשוט הסכמתי ללא היסוס. כל מי שמכיר אותי יודע עד כמה אני סולד מהמנהג הפסול, אדוני,

אנחנו לא יכולים להשלים על העלייה המדאיגה בשיעורי העישון בקרב בני הנוער. האחוז עומד על ממוצע גבוה יותר ביחס לשנים עברו, וזאת כתוצאה מהשפע והזמינות של הסיגריות האלקטרוניות, שנמצאות כיום כמעט בכל פיצוצייה. במסגרת הכנס שערכנו היום, שוחחנו עם כמה בני נוער צעירים, נמרצים ומרשימים שעמלים על קידום מניעת העישון בקרב הדור הצעיר. אחת התובנות המרכזיות שעלו בשיח המשותף היא שמערכת החינוך וגורמי המקצוע חייבים להיות יותר מותאמים למצב הנוכחי. עלינו להעניק להם את הכלים ואת מלוא התמיכה. התלמידים היקרים הללו צריכים להיות השגרירים שלנו, כיוון שהשינוי האמיתי יתחיל מהם. אנחנו צריכים להתחיל לדבר את השפה של הילדים. החינוך היום שונה, והתלמידים הם שותפים מובילים,

אקטיביים, וצריך להתייחס אליהם בהתאם. המטרה שלנו היא קודם כול למנוע את המוות הבא. איך קרא לזה אחד הנערים היום? זו התאבדות ללא מודעות. אנשים פשוט מעשנים ולא חושבים מה יקרה אחר כך. על פי הנתונים ששמענו היום, תקשיבו טוב, כ-8,000 אנשים מתים בישראל מדי שנה כתוצאה מנזקי עישון. 8,000 אנשים מתים כתוצאה מנזקי עישון. בואו ניקח כל יום מיניבוס מלא אנשים. כל יום. זה לא גזרת גורל, זה אימוץ אורח חיים לא בריא. אפשר לתקן את זה, חייבים לתקן את זה, ואנחנו מחויבים פה כאנשי ציבור לתקן את זה. זה בידינו. המסקנה העיקרית מהיום הזה היא שאנחנו קודם כול חייבים לקדם את המניעה לצד הגמילה. זה גם הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להתמקד בו.

אני מציין שמשרד הבריאות נוקט כמה צעדים מצוינים. דוגמה לכך זה הנושא החפיסות האחידות שהוא מוביל בארץ ובעולם. יחד עם זאת, אנחנו חייבים להשיג את המטרות המשותפות בכמה חזיתות, כי אין פתרון קסם וזה תהליך ארוך. יש להתמקד במדיניות אכיפה, הסברה והשפעה. אני מתייחס גם לנושא הסיגריות האלקטרוניות וגם לטבק. בהקשר הזה, אני רוצה להגיד מילה טובה לחברי חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב-ראש הוועדה המיוחדת למאבק בסמים ואלכוהול, על הצעת החוק שהגיש לאסור טעמים בסיגריות אלקטרוניות. אני משוכנע שברגע שהחוק הזה יעבור, יהיה טעם אחיד, וצפויה להיות ירידה משמעותית בשימוש. לסיום, אדוני. אני מסיים עוד דקה.

צריך לפעול בהרבה היבטים, גם כאן בבית המחוקקים, לדוגמה איסור שימוש בסיגריות חד-פעמיות, הסדרות גראפיות על החפיסות, גיבוי הרשויות המקומיות שמפתחות מודלים של עיר נקייה מעישון כדוגמת העיר באר שבע, שעלתה בקמפיין "אפשריבריא" בשיתוף עם משרדי הבריאות והחינוך. מדובר ביוזמה מבורכת, ואני קורא לכל הרשויות לאמץ יוזמה זו. בכוונתי להגיש כבר בימים הקרובים הצעת חוק שתחייב את היצרנים של מוצרי העישון להדפיס על גבי כל חפיסה ואריזה של מוצרי העישון תמונה הממחישה את נזקי העישון, מגוון שלם של נזקים, אפילו כולל אימפוטנציה לרבות במוצרי סיגריות אלקטרוניות. התמונות האלה יעילות במיוחד בהשפעה ובהרתעה של הצרכנים ואף משפיעות על המוטיבציה להיגמל. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק הזאת היא צעד אחד במסע ארוך. אני מודה לכל הארגונים שהגיעו היום, יזמו, דיברו, העלו נתונים ונקודות חשובות. אתם השותפים למסע הזה. חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית, גם אתם השותפים העיקריים, ואני קורא לכם להצטרף אליי לנושא זה. זה נושא של חיים ומוות ואיכות חיים. רק בשיתוף פעולה מלא ויסודי נצליח להביא יחד לשינוי המיוחל, בתקווה למגר את תופעת העישון בישראל, להציל חיים רבים ולשפר את איכות חייהם של רבים נוספים.

אני מודה מאוד לחבר הכנסת אושר שקלים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מעוניין גם הוא לדבר במסגרת היום המיוחד, ואני מזמין אותו לשאת את דבריו, בבקשה. לאחר מכן השר יסכם. עד חמש דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת שקלים, אני מברך אותך על היוזמה. אמרת שאתה חריג בנוף, אז גם אני מעולם לא עישנתי ומעולם לא ניסיתי לעשן, אז לפחות בזה אנחנו יחד לגמרי. כולנו מכירים חבר, בן משפחה או מכר שמעשן, מכירים את הריח שמתנדף מהסיגריה ונשאר על הבגדים. חלקנו גם שמענו על מישהו או מישהי שנפגעו מהעישון. אבל אני חושב שרובנו לא מבינים מספיק עד כמה התופעה הזאת רחבה, חיה ובועטת כאן בישראל. תופעת העישון היא מכה עולמית שאנחנו חייבים לספק לה מענה ראוי ולתת עליה את הדעת. עישון הוא גורם המוות מס' אחת היום בעולם, והוא ניתן למניעה. מדי שנה נזקי העישון גורמים למוות של יותר מ-8,000 גברים ונשים בישראל, כ-10% מהם עישנו במהלך חייהם באופן פסיבי בלבד. לבד ממוות, העישון גורם למחלות רבות: ירידה בפוריות אצל גברים ונשים, הזדקנות מוקדמת, פגיעה בכושר הגופני ועוד. במהלך חייו של מעשן, תוחלת החיים שלו יורדת בממוצע ב-11 שנה. אך למרות שיש את כל הסיבות הנכונות למה לא לעשן, מעשנים חדשים מצטרפים בכל שנה למעגל. היום יש 20% מעשנים באוכלוסייה הבוגרת בישראל, אך הנתון המדאיג עוד יותר הוא שיעור בני הנוער שמתנסים בעישון בגיל צעיר. כ-15% מהתלמידים התנסו במהלך חייהם בעישון סיגריות, וכ-25% מבני הנוער בישראל התנסו בסיגריות אלקטרוניות. למרות החוק האוסר מכירת מוצרי עישון לקטינים, חל גידול משמעותי בשיעור הקטינים הרוכשים בעצמם מוצרי עישון, מ-26% ב-2019 ל-43% ב-2022. ההסבר לעלייה הדרמטית הזאת הוא כניסתן של הסיגריות האלקטרוניות לשוק, שהפכו למוצר השני הכי נמכר אחרי הסיגריות הרגילות. יותר בני נוער נחשפים ומתמכרים לסיגריות האלקטרוניות. החשיפה של בני הנוער לסיגריות האלקטרוניות מפתחת הפרעות קשב וריכוז חמורות ומשפיעה על המוח, שנמצא עדיין בשלבי התפתחות. הסכנה עומדת ממש מול עינינו. יש דוגמאות מאוד קשות רק מהחודשים האחרונים: מידן ברוך קלר, רק בן 16, אושפז בטיפול נמרץ לאחר שהריאות שלו קרסו בגלל סיגריה אלקטרונית, ולאחר מכן מצבו הידרדר, ולצערי, הוא נפטר, כשלושה שבועות לאחר מכן נער נוסף בן 16 הגיע במצב בינוני, לאחר שנגרם נזק לריאות שלו מסיגריות אלקטרוניות. המקרים הכואבים הללו צריכים להדאיג את כולנו, כל הורה, כל מנהל, כל נבחר ציבור. בממשלה הקודמת אישרנו בוועדת הכספים את עדכון צו המיסוי של סיגריות אלקטרוניות, שהעלה את מס הקנייה באופן משמעותי.

אני לא יכול להגיד שהממשלה הנוכחית נלחמת בתופעה הזאת באותה עוצמה. אנחנו ראינו בקדנציה הזאת שבוועדת הכספים הייתה גישה סלחנית למדי מצד חברי קואליציה כלפי הסיגריות האלקטרוניות. לוביסטים של חברות הטבק ובעלי עניין המייבאים את הסיגריות האלקטרוניות נכנסים באופן חופשי לישיבות הוועדות הרלוונטיות בכנסת. אז אני שואל את כולנו: את מי אנחנו משרתים, את בריאות הציבור או את בעלי העניין שמרוויחים מהעישון? אני מזכיר שאנחנו נבחרי ציבור, אנחנו משרתי ציבור. הגיע הזמן להתגייס לטובת מיגור התופעה, ליצור תוכנית מקיפה בבתי הספר ולהשקיע בהסברה ובחינוך. זה הרבה יותר חשוב מפיקוח על תכנים ליברליים בבתי ספר.

אני פונה אליכם, ההורים: זאת אחריות של כל אחד ואחת מאיתנו לדבר עם הילדים, להסביר להם את הנזק האדיר שעלול להיגרם. זה חשוב. זה קריטי. זה בידיים שלנו.

אני מודה מאוד לחבר הכנסת בליאק. אני מזמין את כבוד השר לסכם נושא זה. אדוני היושב-ראש, איזה כיף להגיד "אדוני היושב-ראש". כיף להגיד "כבוד השר". אני חוזר על זה שוב ושוב. קודם כול, יישר כוח, חבר הכנסת אושר שקלים, על העלאת הנושא הזה. אתה יודע, לפעמים בלהט הקרב אנחנו אפילו נוקבים במספרים, או בדוגמאות ממעיטות. אמרת שכל יום מיניבוס

אני עשיתי חישוב: 22 איש מתים ביום כתוצאה מעישון. זה מיניבוס פלוס. או במתכונת אחרת, תחשוב שפעם בחודש רכבת נוסעים נעלמת, לא עלינו. אני שמח שהעלית את הדוגמה הזו. וגם המספרים שאתה נקבת לגבי המתים מעישון פסיבי, אחד מכל עשרה מת מעישון פסיבי. מי מאיתנו לא ישב בחברת מעשנים? מאחר שהכנסת פה כולה צעירה, אז אני אומר לכם, לפני כמעט 50 שנה הייתי מאבטח מטוסים, למרות שאומרים שמקורות של השב"כ לא מעשנים בכלל. זה נכון? לא תדע מה הם מעשנים. אבל כמאבטח מטוסים, אני מעולם לא עישנתי, אבל אני בפסיביים, גם אני. במטוס היו מעשנים. היה אזור שמעשנים בו. חוץ מאשר על הכנפיים, בכל שאר המטוס יכולת לעשן. בכנף המנוע מעשן. זאת אומרת שזזנו בנושא הזה של המודעות דרך משמעותית מאוד. ואף על פי כן, אחרי שזזנו את כל המרחק הזה, אנחנו עדיין מדברים בישראל על 8,000 מתים בשנה. זה מצמרר. ואני אומר לנו, גם כממשלה וגם ככנסת, שאנחנו לא יכולים רק לציין את זה בלי לציין או לקבוע מה אנחנו הולכים לעשות. הרי תראו, כאן, בכנסת, לצערי, ישנם חברי כנסת שנפטרו כתוצאה מעישון. חברי, מורי ורבי גדעון עזרא, עליו השלום, נפטר כתוצאה מעישון, והוא היה מעשן כבד. רק בסוף ימיו, כשהוא כבר ידע שהוא עומד להיפרד מאיתנו, הוא עבר בין בתי ספר והרצה לתלמידים על הסכנות שבעישון. אני מקווה מאוד שחלק מהתלמידים, אני מקווה שחלק גדול מהתלמידים הקשיבו לו וחייהם ניצלו. אבל בוודאות, הסוגיה הזו של עישון, או אפילו מה שאנחנו רואים כניסיון לעקוף את העישון, את הסיגריה הקלאסית, אם אפשר לקרוא לזה כך, בתחליפי עישון, הסיגריה האלקטרונית, מה שמכונה אלקטרונית. היה נדמה שהוויכוח הוא ויכוח טכני על הסיגריה האלקטרונית, משמעויותיה, אבל הסיפור הזה הסתיים בצורה טרגית. נער אחד מת מעישון סיגריה אלקטרונית, ונער אחר, קרסו ריאותיו מעישון סיגריה אלקטרונית. ואני אומר לכם, כשאתה מבין את הנתונים האלה, אתה מבין שאנחנו לא יכולים לתת את ידינו לעישון רק בגלל שזה גורם להנאה. אבל מאחר שאנחנו חברה דמוקרטית, ועישון הוא לא רק פררוגטיבה בחברה דמוקרטית, הוא קיים גם בחברות לא דמוקרטיות, או אנטי-דמוקרטיות, יש אומרים אפילו שבחברות כאלה הוא קיים בהיקפים גדולים יותר, ואני חושב שמי שאומר את זה, גם אם הוא לא מסתמך על מחקר, המחקר האינטואיטיבי שלו צודק. על פי הנתונים שעלו בדוח העישון, שיעורם של המבוגרים והילדים החשופים לעישון פסיבי גבוה ובולט בעיקר באוכלוסיות מוחלשות. זאת אומרת, העישון בחברה מוחלשת, של אנשים מוחלשים, הוא מעין בריחה למציאות אחרת, והנמצאים לידם נמצאים, אגב, לאו דווקא מבחירה זה גם עניין של מודעות.

אני יכול לחזק את מה שאתה אומר, שבצעירותי הסבירו לי שכדי ליצור קומוניקציה טובה יותר, ולא חשוב באיזה הקשר, אתה צריך לעשן, ולמזלי לא קניתי את הטיעון הזה, והייתה לי קומוניקציה לא רעה, גם בתחום המקצועי וגם בתחום האישי. שלושה ילדים, תשעה נכדים, זו קומוניקציה לא רעה. אבל אנחנו ערים לזה שלא כל אחד יכול להחליט בשביל עצמו אם הוא יהיה בחדר שמעשנים בו או לא יהיה בחדר שמעשנים בו, אם הוא ייסע ברכב שמעשנים בו או לא ייסע ברכב שמעשנים בו. אם הוא יהיה באולם שיש בו אירוע שמעשנים בו והוא צריך להיות באירוע, אז אין לו כמעט שום החלטה. המאבק בעישון הוא מאמץ מורכב, הוא מאמץ משותף, ואין ברירה, הוא מחייב התגייסות של כולם. משרד הבריאות מחויב לפעול ליישום המדיניות במגוון תחומים של מניעה ועידוד גמילה כדי להביא לקידום בריאות הציבור, גם של צעירים וגם של מבוגרים, להרחיק אותם, לצמצם את מספר המעשנים ולמזער או לצמצם או להעלים,

את הנזקים כליל. אין ספק, ביום הזה, יום ללא עישון, חובה עלינו גם ככנסת, גם כציבור, להסביר, להדריך ולחשוף בפני ציבור המעשנים את הסכנות האורבות לבריאות שלהם מתענוג,

הנתונים שהצגתם פה, של 8,000 מתים מעישון ביום, אני אומר לך, אדוני היושב-ראש,

זה 22 מתים ביום. היום העלו כאן מעל הדוכן את זכרו של הרב האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, גרשון אדלשטיין, ואת ההרוג מהפיגוע, שני עולמות שונים, אבל שניהם אהובים. ואתה שואל: ריבונו של עולם, אנחנו עוסקים מעל דוכן הכנסת בשני אנשים שהלכו לעולמם היום, אחד בנסיבות טבעיות והשני בפיגוע. מה היינו צריכים לעשות כש-22 איש, אם היינו יודעים את השמות שלהם פה, איך היינו מדברים על 22 איש? וזה רק מעישון. יש לנו עוד יום ללא זה ויום ללא זה ויום ללא זה. אני באמת קורא לכולנו, למי שמעשן ולמי שלא מעשן, לשנות את אורח החיים המזיק לבריאות, קודם כול שלו או שלה ולאחר מכן של כולנו, למנוע את המחלות הקטלניות שנגרמות מזה ולקדם גם את הבריאות וגם את איכות החיים של כל אזרחי ישראל, וגם של מי שמגיע לכאן כתייר.

אני מאוד מודה לשר דיכטר. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, ציון היום הבין-לאומי נגד הומופוביה, נגד להט"בופוביה בעצם, ואני מזמין את חברת הכנסת מירב כהן, שיזמה את היום המיוחד הזה, לעלות לבמה. נמצאים איתנו כאן חברים מארגונים שונים, לינור אברג'יל, נועם אלקריב, חברות נוספות, חברים נוספים, למען הטרנסיות, הקהילה הטרנסית.

תודה, כבוד היושב-ראש. תודה, כנסת נכבדה ואורחים ואורחות נכבדים ונכבדות. כמה סמלי, כמה סמלי ששבוע לפני תחילת חודש הגאווה בישראל הממשלה שלנו מחליטה למנות,

בן אדם שהוא בעיניי גדול ההומופובים והחשוכים בכנסת ישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, לתפקיד סגן שר, ומעניקה לו צ'ק שמן של 285 מיליון שקלים על מנת לחנך אותנו וללמד את הילדים שלנו מה זה להיות יהודים. כאילו שאנחנו זקוקים לו בשביל לדעת מה זה להיות יהודים. המאבק של הקהילה הלהט"בית למען זכויות ונגד ההתנכלויות הוא מאבק חוצה עולם, ומתקיים ביתר שאת כבר עשרות שנים. ההישגים שלו בלתי מבוטלים ולא מובנים מאליהם. בדומה למשטר הדמוקרטי, גם הם נמצאים תחת איום מתמיד מצד קיצוניים ברחבי העולם. לא סתם מדינות שמהן הקואליציה הזו שואבת את ההשראה שלהן להפיכה המשטרית שלה, כמו הונגריה ופולין, הן בדיוק אותן מדינות שבהן חלה הנסיגה הבולטת ביותר ביחס לקהילה הלהט"בית בשנים האחרונות. המאבק המתמיד למען זכויות הוא שהוליד את מצעדי הגאווה, הראשון שבהם בשנת 1970 בניו יורק, על מנת לציין שנה למהומות Stonewall, ומשם זה הלך והתפשט ברחבי העולם. גם אנחנו כאן בישראל חוגגים השנה 30 שנים בדיוק לאירוע הגאווה הראשון שהתקיים אצלנו, בשנת 1993, בגינת שינקין בתל אביב, ו-25 שנה למצעד הגאווה הראשון, גם הוא בתל אביב. ב-25 השנים הללו הלכו וגדלו מצעדי הגאווה והתפשטו ברחבי הארץ. כיום צועדים ישראלים ותיירים מרחבי העולם, להט"בים לצד סטרייטים, שצועדים מתוך הזדהות עם הקהילה והערכים הליברליים הכל-כך כל כך חשובים שהיא מייצגת. עבורי זה אולי מייצג הכי טוב את קבלת האחר, את קבלת השונה ואת השוויון במדינה. באמת מרגש לראות את המצעדים ואת האירועים קורים בכל רחבי הארץ, מעפולה, טבריה, וכפר ורדים בצפון ועד חבל אילות ומצפה רמון בדרום. המצעדים האלה לא תמיד עוברים בשלום. לצערי יש מי שמנסה, לפעמים אפילו מצליח, לפגוע בצועדים. כירושלמית שצועדת מדי שנה במצעד הגאווה בעיר, הרצח הנורא של שירה בנקי, זיכרונה לברכה, לעולם לעולם לא יעזוב את מחשבותיי, וזה בליבי כל יום. אנחם נכנסים מוחרתיים לחודש הגאווה בישראל. מאות אלפים יצעדו ברחבי הארץ. אני קוראת מעל הבמה הזו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אני קוראת לו ומזכירה לו שהאחריות לביטחון של האנשים האלה על הכתפיים שלו. אני מקווה שהוא ישמור את הדעות האישיות שלו לעצמו אבל יבין שכולנו בני אדם, ומגיע לאנשים האלה שיגנו עליהם. וחשוב השנה, חשוב במיוחד להגיע. בעוד שבוע בדיוק ייערך יום הקהילה הגאה כאן, בכנסת ישראל, שיזמנו כאן שורה של חברי כנסת, יוראי להב הרצנו, נעמה לזימי, עידן רול,

יחד עם האגודה למען הלהט"ב וארגונים חשובים נוספים. אני רוצה לנצל את הבמה הזו, את הבמה הממלכתית הזו, כדי להזמין באופן רשמי את ראשי הרשויות, את הרשות המבצעת, הממשלה, וגם המחוקקת,

להשתתף באירוע הזה, בדיונים שיתקיימו בוועדות השונות, להקשיב, להכיר, לשאת דברים. אני פונה גם אל ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכמובן ליושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה: בואו ותהיו אורחי הכבוד שלנו. בואו ותוכיחו לנו שרשויות המדינה ימשיכו לתמוך בקהילה הגאה. תודה רבה לכם.

תודה לחברת הכנסת מירב כהן. חברת הכנסת שרן מרים השכל, איננה נמצאת, נכון? חברת הכנסת שרון ניר, גם היא לא כאן. לכן חברת הכנסת נעמה לזימי תעלה ותבוא ותהיה אחרונת הדוברים לפני שהשרה עידית סילמן תשיב בשם הממשלה. בבקשה, חברת הכנסת לזימי, עד חמש דקות לרשותך. תודה רבה, כבוד יו"ר הכנסת. כנסת נכבדה, חבל לי שלא נמצאים פה יותר. יום שלישי.

שלום גם לשותפים, שותפות, אדם,

לינוי ומי שאני כאן לא מזהה. תודה לך, מירב, על היום החשוב וגם על העבודה החשובה שעשית בנושא הבאמת-משמעותי הזה, שהוא הבסיס, ועדיין לא, לצערנו. יום ציון מיוחד במאבק בהומופוביה, ביפוביה וטרנספוביה, ואני גם באתי לפה עם החולצה של המצעד הירושלמי, ביום חמישי. לרוב הייתי מגיעה למצעד החיפאי, כחיפאית, אבל מאז הרצח של שירה בנקי, זכרה לברכה, אני מגיעה כל שנה למצעד הירושלמי. הוא מצעד מאוד מיוחד, הוא מצעד מדהים, אפילו. הוא קהילתי, הוא מחבר, הוא מאוד מאוד אנושי במה שהוא מביא איתו. אין ספק שהעיר שאת כל כך אוהבת, והאמת שהיא גם מביאה איתה תוכן שגם בא לידי ביטוי במצעד החשוב הזה, ואני באמת חושבת שצריך לקרוא לכל מי שרוצה פה מדינה עם שוויון מלא וזכויות מלאות להגיע למצעד ביום חמישי, לעמוד אל מול גלי השנאה והגזענות. ביום ציון מיוחד תקין במדינה תקינה, מי שהיו נאבקים יחד בעד הקהילה הגאה היו הממשלה והכנסת יחד. בעולם מתוקן עם מציאות מתוקנת, מי שהיו מפגינים בעד הקהילה הגאה היו שרים וחברי כנסת מכל הקשת הפוליטית. אבל זה לא עולם מתוקן. זו בטח לא מדינה מתוקנת. בעולם שבו אנו חיים, תקציבי הממשלה לא מושקעים בתוכניות חינוך מכיל ושוויוני, אלא ביצירת רשת הפחדה לפיקוח וניטור תוכניות חינוך על ידי הרשות לזהות פשיסטית. במדינה שבה אנו חיים, התקציבים מופנים הרחק מהקהילה הגאה, ויזמנו פה כמה דיונים על מענים לקהילה הטרנסית, על דיור והכול, ואנחנו יודעות כמה שחסרים משאבים, והלוואי שכל הכסף שקיבל אבי מעוז היה הולך לצרכים לקהילה הגאה. בעוד המדינה מתגאה במצעדי הגאווה הגדולים בעולם וראש הממשלה מתפאר בך, יו"ר הכנסת מהקהילה הגאה, הקואליציה מסרבת לחוקק חוק איסור טיפולי המרה ותיקון לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לאיסור אפליה. אבל למה בכלל שישקיעו בחינוך לשוויון, את מרשה לי לשאול שאלה?

כמה חוקים העבירה הקואליציה הקודמת, שהיית חברה בה, בנושא הלהט"בי? אני מבטיח לך שמספר החוקים שהקואליציה הזו תעביר לא יפחת. כבוד יו"ר הכנסת, דווקא אני שמחה ששאלת. אני אגיד לך שדווקא הכנסת שבה אני הייתי חברה שנה, שנה אחת, הרעיפה משאבים ותיקנה תקנות,

אני מייד עונה לך על זה. תיקנה תקנות,

התרומה הגדולה

אני מחכה לתשובה, אולי אני אקבל.

שאני אומר מה היה מספר החוקים שהקואליציה הקודמת העבירה? שאני אומר את התשובה? התשובה היא אפס. זו התשובה.

אבל עשינו משהו שאתם עכשיו לא מצליחים לבטל,

לכל קואליציה ווליד טאהא שלה, בואו נאמר כך.

אני רוצה לענות לך. יותר מזה, לא, סליחה, וגם האפליה בין דם לדם. ותמכנו בעמותות, החברה האזרחית. וחוק,

של איסור טיפולי המרה,

לא חוק, סליחה, בתקנות של השר, שר הבריאות.

אני איתך בזה, אני רוצה חוקים.

אמיר, יו"ר הכנסת, בנושא הזה אני חושבת שצריך להתגבר גם על השותפים הבעייתיים. אבל אתה יודע מה ההבדל? אני אגיד לך מה ההבדל בין ווליד טאהא לאבי מעוז, שהוא לא פעל אקטיבית נגד הקהילה הגאה. דעותיו הן דעותיו, אבל זו לא דעה שצריך להרע את מצבם,

זו לא דעה אקטיבית נגד פעולות. פה אתם לא יכולים לעשות שום דבר. נעמה, שכחתם איך הוא כינה אתכם ולא העזתם לצאת נגדו,

לצאת נגדו.

לעשות תקנה אחת טובה לקהילה הגאה.

אמרתם "תקציבים".

חבריי, יש נאום. אבל בואו נסכם שאנחנו נתמוך בכל חקיקה שתביאו, בוודאי. זה בדיוק, לנו יש כאבי בטן, מירב.

למה שידאגו לזכות לביטחון ברחובות בתקופה שבה האלימות נגד להט"בים מרקיעה שחקים? שר הביטחון הלאומי ייצג את אחיו של הרוצח הנתעב ישי

לכן אני רוצה להקריא קטע שכתב המשורר המדהים והרגיש נועם חורב, בדיוק על הדרך הארוכה לבית הספר. "הדרך הארוכה לבית הספר", נועם חורב. "כשהייתי בכיתה ו', הייתי לוקח את הדרך הארוכה לבית הספר. תכלס יכולתי להגיע בארבע דקות בדיוק, אבל בכל בוקר הייתי יוצא 20 דקות מוקדם יותר ועושה עיקוף. במקום ללכת דוך ולהגיע, הייתי פונה ימינה, חותך לשדה רחב ידיים ונכנס מהשער האחורי. תמונה מצחיקה, ילד קטן עם ילקוט גדול, חמוש בחולצת בית ספר כתומה ובעיניים ירוקות, צועד בשביל עפר נטוש, בתוך שדה ענק, ומשאיר ענן אבק מאחוריו. ככה יום-יום במשך שנה שלמה. בשום אופן לא הסכמתי להיכנס מהשער הקדמי. השער הקדמי היה, מבחינתי, גם השר לגיהינום. בכל בוקר חיכה שם בריון שעשה את המוות לכל מי שלא בא לו טוב, פעם לילד ג'ינג'י, פעם לילדה עם גשר בשיניים, פעם לילד שמן, פעם לילדה רוסייה.

אני הייתי טרף קל בשבילו, ילד עדין שאוהב לצייר ולכתוב שירים בעפולה של שנות התשעים, שנטפה מצ'ואיזם ופטריארכיה" אתה מחייך, "יא הומו. ואז זה קוקסינל. ואז יריקה. ואז צחוק של ילד אחד.

ככה הייתי פותח את הבוקר, כשהוא יורה על אוטומט, מרוקן עליי מחסנית של עלבונות, ולא מפסיק עד שהייתי נבלע בתוך הבניין, מכופף מבושה ומחורר מהמילים שלו. התביישתי לספר למישהו, אז הייתי נושך את השפתיים בגאווה כדי לא לבכות, סופר עד עשר ורץ פנימה. הסיפור הזה לא נפסק, אז מצאתי לעצמי את הפתרון, לעשות את הדרך הארוכה. השנים חלפו והחיים לימדו אותי שהמושג הזה,

לא שייך רק לעולמם של הילדים. לפעמים ילדים בריונים הופכים להיות מבוגרים בריונים, ואותם בריונים שסבלו מהם בבית הספר הופכים להיות אלה שמקללים בטוקבקים, אלה שחותכים בכביש, אלה שזורקים כיסאות פלסטיק, אלה שמכים את הנשים שלהם, אלה שדוקרים במועדון. ובדיוק כמו שהבריון ההוא לא נתן לי להיכנס בשער בית הספר כשהייתי ילד, ככה קמו עכשיו בריונים חדשים שמנסים לחסום לי את הכניסה. שמארגנים עליי חרם. שמונעים ממני טיפול רפואי או חופשה בצימר. בריונים שנותנים לגיטימציה לכל מקום שמסרב לתת לי שירות בחסות החוק או בחסות אנשים שהחליטו לתווך לי את אלוהים. העניין הוא כזה, הבריונים אולי נשארו אותם בריונים, אבל אני לא נשארתי אותו אני. אתה מתבגר ולומד שדווקא בריונים הם הפחדנים הכי גדולים. אז אני כבר לא נבהל מבריונים, לא מפחד מהם, לא נושך שפתיים, לא מוכן לסבול יותר. אם כבר, אני מרחם עליהם. המלחמה הזאת היא כבר מזמן לא רק מלחמה של להט"בים. היא מלחמה של כל מי שהרגיש פעם שונה. של כל מי שבז לבריונות. של כל מי שמבין שנחצה פה גבול ואנחנו כבר באזור מסוכן". גברתי, ממש לסיום.

כן, אני מסיימת. "דמיינו סיטואציה שבה הילד שלכם, במשך שנה שלמה, הולך את הדרך הארוכה לבית הספר כי מציקים לו. דמיינו שבעלי אולם אירועים מסרבים לערוך לו בר-מצווה אצלם במקום. דמיינו רגע סיטואציה שבה הילד שלכם נזקק לטיפול רפואי, אבל הרופא מסרב לטפל בו. חיים עם זה בשלום? בחייאת, עברנו מספיק. הקהילה הזו הסתתרה במחילות, סבלה משנאה עצמית, מאפליה, מהשפלה, מנידוי. כל כך הרבה אנשים הקריבו את חייהם כדי שאף אחד יותר, אף פעם, לא יעשה את הדרך הארוכה לבית הספר.

לא הילדים שלכם. אם חשבתם שאנחנו עושים הרבה רעש כשאנחנו עומדים על משאיות במצעד הגאווה, חכו תראו מה יקרה כשנצא למלחמה". אז אני רוצה לומר לכם, זה כבר לא נועם חורב, שאני איתכם ואיתכן במלחמה למען קידוש המשפט "ואהבת לרעך כמוך", ונתראה במצעד בירושלים. תודה רבה, יו"ר הכנסת, ותודה רבה על הזמן הנוסף. אני מודה לחברת הכנסת נעמה לזימי, ולמרות שאמרתי שחברת הכנסת לזימי תהיה האחרונה לשלב זה, לבקשתה, אני אאפשר גם לחברת הכנסת שרון ניר.

אחריה אני אאפשר גם, כמובן, לשרה עידית סילמן לסכם בשם הממשלה, לפני שנעבור לנושא הבא. עד חמש דקות, גברתי. נא לנסות להקפיד על מסגרת הזמן. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מציינים היום את היום הבין-לאומי נגד הומופוביה, טרנסופוביה וביפוביה. אפשר, אגב, לתקן. זה "להט"בופוביה". את הלמ"ד שכחו פה, מי שרשם את זה. יש גם למ"ד.

שצריך להזכיר לכולנו את הכתוב בספר בראשית, פרק ט': "חביב אדם שנברא בצלם", וכך ראוי שננהג. כולם צריכים לכבד את כולם. במגילת העצמאות כתוב שמדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, והיום אני בוחרת להוסיף כאן: גם בלי הבדלי נטייה מינית. קהילת הלהט"בים ראויה לשוויון זכויות, נקודה. מטרת היום היא להעלות את המודעות לאלימות ואפליה, שעדיין קיימות, לצערי, כנגד להט"בים. יתרה מזו, לדאבוני, בשנים האחרונות חלה עלייה מטרידה ממש בהיקף אירועי האלימות בכלל והאלימות כנגד הציבור הלהט"בי בפרט. יש להוקיע את האלימות בקרבנו ולבחון באופן ביקורתי כיצד עלינו כחברה לטפל בשורש הבעיה. אסור בתכלית האיסור להלבין, להתעלם מאפליה או להתייחס לקהילת הלהט"בים כאל אזרחים סוג ב'. אסור להסכים לכך שלהט"בים לא יוכלו להינשא במדינה שלהם, ואני מוקיעה מכול וכול שיח פוגעני ולא מכבד כלפי

זה מתחיל, אגב, בבית הזה. כולנו צריכים להוקיע את מי שמעז לכנות להט"בים "סוטים" או את מי שמתכחש למשפחות חד-מיניות. משפחה זה אימא ואבא, וזה יכול להיות גם אבא ואבא,

אין לאף אחד מונופול או סמכות לכפות על האחר את העדפותיו ואין לאף אחד סמכות להחליט מהי משפחה ומה לא. המאבק הציבורי של קהילת הלהט"ב לאורך השנים בעולמות החקיקה, המדיניות והמשאבים הוביל אומנם להישגים משמעותיים, אך זה לא מספיק. גם היום נמנעות זכויות בסיסיות מהקהילה. לפי האגודה למען הלהט"בים, בשנת 2020 התרחש מקרה להט"בפובי בכל שלוש שעות.

כל שלוש שעות יש מקרה שנאה להט"בופובי כנגד להט"בים. זה נתון מקומם. באותה שנה נרשמה עלייה של 27% במספר מקרי האפליה שדווחו לאגודה ועלייה של 16% במספר הצעירים והצעירות שנאלצו לעזוב את הבית, את הקן שלהם. אלו נתונים שכחברה אסור לנו להישאר אדישים אליהם. אנחנו מוכרחים להתעורר בעניין הזה. אסור להסכים עם להט"בפוביה ואפליה המובילה לדיכוי,

בושה ופחד. יש בארץ עשרות אלפי אנשים שמתביישים בנטייה המינית שלהם, שמפחדים מהתגובה של הסביבה שלהם. זה לא מתקבל על הדעת. זה מתחיל בבתים של כולנו ועובר לערכים שהילדים שלנו סופגים במערכת החינוך. עלינו להרבות בהטמעת ערכים של אהבת האדם וקבלת האחר בכל מסגרת אפשרית. וכאן המקום לציין, אדוני, שלא ייתכן שבממשלת ישראל יכהן סגן שר להט"בפובי שרק לפני חודש הוציא איגרת לחברי מפלגתו ובה הוא כתב על יושב-ראש הכנסת את הדברים הבאים: "התמלאתי בושה וכאב עד לעומק נשמתי, עת מדינת ישראל ונציגיה הרשמיים, בטקס רשמי לזכר קדושי השואה ובעוד אירועים וטקסים ממלכתיים ביום הזיכרון וביום העצמאות, מכריזים לעיני כל העולם על יו"ר הכנסת ובן זוגו, כאילו מדובר בנורמה יהודית אותנטית מקובלת". אותו סגן שר,

קיבל השבוע תקציב של 285 מיליון שקלים כדי לפקח על התכנים שהילדים שלנו ילמדו בבית הספר. נתנו להומופוב הכי גדול בממשלה הזאת לפקח על תוכני הלימוד של הילדים שלנו כדי שיוכל לפגוע בערכי קבלת האחר. בתפקידי האחרון,

הייתי יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר בצבא, ואני גאה לומר שבצבא זה נראה אחרת. כחלק מהתפקיד שלי, עבדנו רבות על קבלה ושילוב של קהילת הלהט"ב בצה"ל. עשינו הכול כדי לגרום לכולם להרגיש שייכים ובטוחים, כאילו צה"ל הוא הבית שלהם,

דאגנו שיהיה להם למי לפנות, כי מגיע להם, כי זו זכותם. קהילת הלהט"ב היא חלק מאיתנו. הם אזרחי המדינה לא פחות מאף אחד אחר. אנחנו חייבים להילחם למען זכויות הקהילה ולא לאפשר לאף אחד להדיר אף אחד בשל נטייתו המינית. אני מודה מאוד לחברת הכנסת שרון ניר, ומזמין את השרה, כבוד השרה עידית סילמן, להשיב בשם הממשלה. בבקשה. קודם כול, אני רוצה להספיד, ולהשתתף בכאבו של הציבור הענק ששתה בצמא את תורתו של מר"ן הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, שהקדיש את חייו למען לימוד התורה, פעל רבות לחיזוק אהבת ישראל, אהבת חינם, תכונת אופי חזקה מאוד שבלטה אצלו זה להרבות כמה שיותר באהבת חינם בין כולם. עולם התורה איבד היום מנהיג דור ותלמיד חכם גדול. אני רוצה להוסיף שמפה אנחנו, כממשלה, שולחים תנחומים,

מעומק הלב, גם למשפחתו של מאיר תמרי, זיכרונו לברכה, הי"ד, שנרצח היום בפיגוע ירי סמוך ליישוב חרמש שבו הוא התגורר, אב לשני ילדים. אני סמוכה ובטוחה כי כוחות הביטחון יעשו הכול וישיגו את המרצחים הנתעבים ויבואו איתם חשבון. התשובה שאני אביא עכשיו היא תשובה בשם השר שיקלי, השר לשוויון חברתי, אני אביא את התייחסותו של השר לציון היום הזה. אז אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קהל יקר, במישור הזה של הלהט"בופוביה הממשלה מסייעת בכלים שונים לקידום מודעות, סובלנות והגנה. במשרד לשוויון חברתי פועלת היחידה לקידום אוכלוסיות הלהט"ב, המפתחת מענים בזירה המוניציפלית, הרוחבית והממשלתית עבור אוכלוסיות הלהט"ב, המתמודדות עם אתגרים שונים בחיי היום-יום, ובהם גם הלהט"בופוביה. במסגרת זו מתבצעות הכשרות לנותני השירותים ברשויות,

אנשי טיפול ומורים, במטרה להפחית ניכור ולבצע התאמות נדרשות לשירות הניתן עבור אותן אוכלוסיות מתוך היכרות עם הצרכים הרלוונטיים. כמו כן נערכים ימי הכשרה למעסיקים ברשויות השותפות למיזם כדי להבטיח סביבת עבודה נעימה ובטוחה לעובדים, ובפרט עבור אוכלוסיות טרנס, שסובלות מאפליה עקבית בקבלה לעבודה. המשרד משתף פעולה עם משרד הבריאות לטובת הכשרות לצוותים רפואיים, להנגשת שירותי הרפואה לאוכלוסיות הלהט"ב, והמשרד מתכנן שיתופי פעולה נוספים עם משרדי הרווחה, החינוך והביטחון הלאומי. תודה רבה. אני מודה מאוד לשרה עידית סילמן. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, החלטות ועדת הכנסת בדבר העברת הצעות חוק מוועדה לוועדה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את החלטות ועדת הכנסת, בבקשה. לאחר מכן אנחנו נקיים שלוש הצבעות ברצף על סעיפים קטנים (א) (ב) ו-(ג) לסעיף 4 שמונח לפניכם, שאותם יציג כעת יושב-ראש ועדת הכנסת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023, 2. הצעת חוק הדרכונים (תיקון, מתן דרכון לעולה), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת יוסף טייב. אני אקריא את שלושתן ביחד? כן, ונסביר את שלושתן ביחד. הכנסת החליטה בישיבתה ביום י"ג באדר התשפ"ג, 6 במרץ 2023, להעביר את הצעות החוק הבאות לדיון בוועדת הבריאות: 1. הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג 2022, פ/392/25, של חבר הכנסת אופיר כץ, 2. הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג 2022, פ/827/25, של חבר הכנסת אחמד טיבי, 3. הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה על עבירות כפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג 2023, פ/2066/25, של חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת, 4. הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת עובד ציבור מטפל), התשפ"ג 2023, פ/2361/25, של חבר הכנסת גדעון סער, 5. הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג 2023, פ/2456/25, של חבר הכנסת יאסר חוג'יראת וקבוצת חברי הכנסת. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת להעביר את הצעות החוק האמורות מוועדת הבריאות לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לשם הכנתן לקריאה הראשונה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג, 15 בפברואר 2023, להעביר את הצעות החוק הבאות לדיון בוועדה לביטחון לאומי: 1. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג 2022, פ/729/25, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, 2. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג 2023, פ/1299/25, של חבר הכנסת אליהו רביבו, 3. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג 2023, פ/1700/25, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת להעביר את הצעות החוק האמורות מהוועדה לביטחון לאומי לוועדת הכנסת לשם הכנתן לקריאה הראשונה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג, 15 בפברואר 2023, להעביר את הצעת חוק תקיפה מינית על רקע לאומני (הרחבת הענישה על עבירות מין כדין ענישה בגין מעשה טרור), התשפ"ג 2022, פ/715/25, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת, לדיון בוועדה לביטחון לאומי. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת להעביר את הצעת החוק האמורה מהוועדה לביטחון לאומי לוועדה משותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה חברים מכל ועדה, בהרכב הבא: מטעם הוועדה לביטחון לאומי, חברי הכנסת צביקה פוגל,

סימון מושיאשוילי, ישראל אייכלר, צבי סוכות וחמד עמאר, מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברי הכנסת אלי דלל, קטי שטרית, מירב בן ארי, פנינה תמנו ואימאן ח'טיב יאסין. כמו כן קבעה ועדת הכנסת כי הצעת החוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, החמרת ענישה בעבירות טרור לאומני), התשפ"ג 2023, פ/2639/25, של חברי הכנסת לימור סון הר מלך ויצחק קרויזר, תידון בוועדה האמורה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצות אלו. אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת הכנסת על דבריו. כעת נעבור לשלוש הצבעות אלקטרוניות, שיהיו ברצף. אנחנו מדברים על סעיף 4, הסעיף האחרון בסדר-היום. אנחנו נצביע תחילה על סעיף קטן (א) כפי שהוצג כאן. מוכנים להצבעה? בבקשה.

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי),

הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג 2022, הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי),

2023, הצעת חוק העונשין (תיקון,

התשפ"ג 2023, והצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג 2023,